רם בן ברק, ואחריו, חבר הכנסת מיקי לוי, אם יהיה נוכח. מהמקום, סליחה.

הכול מוזר.

אדוני היושב-ראש,

עכשיו, בגלל אנשים כמוך, לא נוכל לאפשר תחבורה ציבורית בשבת בתל אביב ופתיחת עסקים בשבת במקומות שלא מפריעים לאנשים שומרי מסורת. איתן,

לא בגלל השבת, תודה בגלל שעבר הזמן.

בתוך כמה ימים לרשויות. עד היום לא הועבר שקל אחד לרשויות. שקל אחד לא הועבר.

ובמצב הנוכחי של הקורונה וכל נושא הגבייה שלא מתבצע ברשויות,

תודה.

משרד המשפטים, פשוט הפקירו.

אפילו לקחו את שומרי הסף, את המפכ"ל, פרקליט המדינה,

לכן עדיף לפתוח כמה שאפשר,

לאזרחים אפשרות לפרוס את הקניות, ולא להתחיל להסתובב וללכת גם ליישובים יהודיים קרובים כדי לקנות. רמדאן זה חודש של תפילה, של משפחה, תודה.

את קיומנו ולבסס את העתיד לדור הבא. זהו הציווי של הרעיון הציוני. בערב זה נתחייב לזכור את

לשמור על המדינה שלמענה הקריבו את חייהם ולהיאבק למען מדינה וחברה טובות יותר, הראויות

החוק המתגבשת להקמת הקואליציה המיוחלת משעה 09:00 עד השעה 02:30. 02:40. 02:40,

הגעתי עכשיו בבוקר לוועדה המסדרת וראיתי איך יושב-ראש

לפוליטיקה, למה חשוב לעגן את ערך השוויון

למה חשוב שהשוויון לא יתקיים רק בבתי הקברות, למה חשוב שנפסיק לדבר על ברית

הדמוקרטיה כשבאים לדון בחוק-יסוד שישנה

ועושים את הכול בחופזה, בלי שׂום שכל, בלי דאגה אמיתית איך תתפקד הממשלה. אתה יודע מה, אדוני,

החלטת הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון,

בדבר פיצול הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, ממשלת חילופים).

תודה רבה לך. חברי הכנסת, אני מכריז על הפסקה.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:22 ונתחדשה בשעה 14:05.) חברי הכנסת,

הממשלה (תיקון, ממשלת חילופים) בדבר פיצול הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, ממשלת חילופים).

תודה רבה לך.

תודה. חבר הכנסת יואב בן צור, אינו נוכח. משה אבוטבול, בבקשה.

היושב-ראש, אי-אפשר ככה, בוא. אני מבקש, חברי הכנסת. דברו, בבקשה. חבל על הזמן. אני רוצה לציין שקראתי לפני כמה

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בלילה שבין חמישי לשישי בשבוע שעבר הלך לעולמו ידיד נפש ואח

שום גורם לא היה מוכן למשבר הקורונה, אבל אנחנו מוצאים שהרשויות הערביות נקלעות למשבר מאוד קשה. הן נאלצות להתמודד כפליים עם המשבר הזה, פעם להתמודד כדי לחסום את המשך פריצת הנגיף

לי שום דרך להגיש בקשה למענק? האם יש לך מידע חדש שבו אני יכולה למלא איזשהו טופס כדי לקבל מענק?

בעלי עסקים,

לא נכנס להם שקל. הם עדיין צריכים לשלם שכירויות ואת ההוצאות הקבועות שלהם נשארות,

בכנסת בדיון מוקדם ביום כ"ט בניסן התש"ף, 23 באפריל 2020, והועברה לוועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, ממשלת חילופים), פ/280/23.

לחוקי-יסוד וחלק אחר של הצעת החוק עוסק

חברי הכנסת, נא לשמור על השקט. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, האמת היא שזה נראה כמו שוק. חברי הכנסת, נא לשמור על השקט.

אי-אפשר לדבר

יש ירידה בהכנסה מארנונה של מגורים, כמעט 80%. לכן מודר יונס, בשם הרשויות, שיגר מכתב גם לראש הממשלה,

רוצים פיצוי, תיקון של העיוות הזה, אחרת ניאלץ,

לא רוצים להגיע למצב הזה, אבל רוצים לתקן את המצב. יש נושאים

צריך להפסיק את זה מייד. צריך לתקן את העיוות הזה ואת הטעות הזאת, ולכן שוחחתי עם השר דרעי על הנושא הזה. מצד שני, במקביל, וזה חשוב, יש להמשיך להיענות,

השחיתות". עד כדי כך חשוב משבר הקורונה, עד כדי כך בקואליציה המתהווה למישהו אכפת בכלל מהקורונה. אבל אני רוצה לספר לכם, שיירשם גם בדברי הכנסת, פה,

חברות וחברים,

כי לא אכפת להם מהחוק הזה. נא לסיים. החוק הזה לא הולך להתקיים בכלל. הרוטציה של גנץ לעולם לא תגיע, וגבי אשכנזי,

הולך להיות פה שמח עם כל חוקי-היסוד האלה. אני כבר מבטיחה שזה יהיה שמח. חוקי-היסוד, חוק-יסוד לא סתם נקרא חוק-יסוד.

כשאנשים הלכו לבחירות, הם הצביעו לכנסת ולחברי כנסת. הכנסת אמורה להתכונן ארבע שנים. פתאום אנחנו רואים פה בחוק-יסוד שינוי, שעד היום לא הצלחתי לקבל

אנחנו במשך כמה זמן אתמול דנו בנושא חשוב: האם אומרים בעברית תקינה פריטטי עם סגול תחת הט' או פריטטי, שמחנו לדעת שזה פָּרִיטֶטִי, בזמן שאנשים עם מקררים ריקים בבית, בזמן שיש

חברים, אנחנו קודם כול לא נאיביים.

וכל מיני מושגים שהמצאתם על דילוג. מסתבר שהמילה דילוג היא לא כל

ככה, בסופו של דבר,

אם אתם למשל ממנים שני שרים למשרד אחד,

שאפשר למנות שני שרים למשרד אחד, אז

רק שהיא חריגה, היא מבישה, והיא על סף הבלתי-חוקית בעיניי. נכון שהדברים

לבג"ץ, ובסופו של דבר כל העניין הזה יקום או ייפול בבית המשפט העליון, אבל חבל, ואני אומר את זה כמי

נאמר במכתב: אין בבקשתי זו שום כוונה לחבל או להאט את החקיקה. נשמח ביום חמישי לקיים דיון בוועדה בכל זמן שיידרש. המכתב הזה מיועד לאפשר למיקי לוי,

ללכת לבקר את אימא שלו, מיקי הוא אח שכול, רם בן ברק הוא אח

אדוני היושב-ראש, השעה 16:00 שבה נקב חברי יאיר לפיד לא קרתה במקרה. אני לא יודע אם

יודע, אבל היום משפחות יכולות לבקר את יקיריהן בבתי העלמין הצבאיים עד השעה

כדי להעביר את החוק המטורף הזה, כדי להעביר את החוק הזה, שאני אומר לכם: לא חשבתי ככה בהתחלה, ואני באופן עקרוני לגמרי בעד שבית המשפט ינהג בדחילו ורחימו בבואו לדון בחוקי-יסוד ובתיקונים לחוקי-יסוד,

עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

אתמול ישבנו 17.5 שעות, משעה 09:00 לשעה 02:30, התווכחנו,

בנים למשפחות שכולות.

אמר גם ראש הממשלה, לזכותו ייאמר: תחתמו, וגם נעביר את זה בשלושת החודשים הקרובים.

לא פעמיים,

אדוני היושב-ראש, ואינני יכול להגיד היום כנסת נכבדה, אלה ימים שחורים לכנסת ישראל. לעיתים בתוך האירועים אנחנו עוסקים בעצים אך לא רואים את היער. היום כל מי שמצביע בעד הצעת החוק שמונחת לפנינו, שהיא תוצאה של

עם נפילתו לרשתו של נתניהו. ההסבר היה משבר הקורונה. ההסבר היה הצורך בממשלת חירום. אני קורא את ההסכם הקואליציוני ואת החוק שמוצע בעקבותיו ואינני רואה בו סימן לאיזשהו מענה,

איזה מענה נותנים 36 שרים, 16 סגני

ואני חייב להגיד משפט אחרון לסיום, לקראת יום הזיכרון

מטבע הדברים, במהלך חיי ושירותי בצה"ל איבדתי חברים, פקודים, מפקדים,

העלבון הוא בוטה והוא גדול,

צפצוף על כל מה שהכנסת מסמלת, משטר פרלמנטרי, זלזול מוחלט בנבחרי הציבור,

מה שקורה בוועדה המיוחדת בימים האחרונים, ביומיים האחרונים, הוא עלבון

זאת למה, חברי בן ברק? כדי להגיד:

הכול בגלל בג"ץ.

תראו,

בשתי הדקות שנותרו לי. תודה רבה.

תודה.

אחריו, חבר הכנסת עופר כסיף. אחריו, חבר הכנסת אלעזר שטרן.

לנו ניתנו 20 דקות לעבור על הצעת החוק הזאת, הצעת חוק פרטית שבעצם משנה לחלוטין את יסודות המשטר.

רוצה להגיד לכם

בסופו של דבר החוק הזה כפי שהוא נמצא והוגש לנו וכפי שאמרו גם שלוחיהם המקצועיים של מי שהגישו את החוק,

אני מזכיר

אתם אומרים שהחוק הזה נועד לעזור לנו לצאת מהמשבר, נא לסיים. אני כבר מתכנס,

כשאתה מסתובב עם סירה אחת ושודד כמה סירות קוראים לך פיראט, כשיש לך צי

אתמול היינו 17 שעות בדיון בוועדה המיוחדת שמחליפה את ועדת החוקה,

וכמה פעמים, אמרו את זה קודם, פנו ליושב-ראש הוועדה מר גינזבורג ואמרו לו, מכל מיני סיבות: תפסיק את הישיבה.

עוד כמה שניות, ברשותך. אבל מעבר לשעות האלה ומעבר לכך שכבר הראש לא עובד אחרי 17 שעות,

לעם ישראל יש שני מועדים של חשבון נפש בלוח השנה העברי: יש את יום כיפור, זה יום לחשבון נפש פרטי,

שזה יום זיכרון לחשבון נפש לאומי. לפחות ככה אני מרגיש מאז שעמדתי על דעתי,

ככה

לחוק הוא קטן ושולי, אז דובר על תוספת ממלא מקום אחד לראש ממשלה, הוא צריך להתבצע בזהירות, משום שחוקי-היסוד צריכים לשמש יסוד של החקיקה ואורחות החיים בישראל. יסוד של אורחות החיים בישראל. אני שואל

להם? תודה רבה. חבר הכנסת אלי אבידר. אחריו, חבר הכנסת חמד עמאר, ולאחר מכן,

קושניר.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים,

זהו מצב חירום מדומה שבאמצעותו נתניהו וגנץ לא התביישו להישיר מבט למצלמה ולחתום על ההסכם הבזבזני והשערורייתי, המושחת, האנטי-חוקתי,

שיתחילו להתרגל להגיד לילדים שלהם "אין לי". מצב החירום האמיתי נובע מהכישלון החרוץ של

להגדיל את מספר הבדיקות ל-30,000 ביום, להוריד את זמן קבלת התוצאות ל-24

לגמור אותו בהסכם קואליציוני. אפילו נושא השרים, שהוא נושא חשוב מאוד, ולעלות את זה ל-36 שרים,

לפי הקואליציה המתהווה יש יותר מ-70 חברי

מאמין, נא לסיים.

אני אומר לך, ניהלתי איתו משא ומתן על חוק הלאום, אני יודע, אני לא מאמין. אני, חשוב לי עכשיו הנושא של היישובים הדרוזיים,

אבל המדינה לקונית, תכליתית ויעילה: אינך זכאית למענק,

ולכן העסק שלך יכול

ובושה על החברה הישראלית שנה וחצי.

נא לא להפריע. נא לא להפריע.

גם פועל פלסטיני שחוזר לביתו אחרי המלחמה ומוצא בה משפחה צעירה שאינו מכיר, סוחר בשוק שנשאל "מן ווינכ" במבטא

האוכלוסיות המוחלשות ושלום צודק בין שני העמים,

עוד נביא את היום שבו יכירו בנכבה ויתקנו את העוול ההיסטורי.

חברת הכנסת סונדוס סאלח, ולאחר מכן, אוסאמה סעדי. אחריו, אנטאנס שחאדה.

עד שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, עם הכניסה שלנו

על זה מחיר, האוכלוסייה

להפקיר

בדיון בדיון בהצעת החוק הזאת,